בוקר טוב לכולם. אנחנו פותחים את הדיון שלנו. היום יום שני, 25 באוקטובר 2021, י"ט בחשוון התשפ"ב. היום נעסוק בהתמודדות המשטרה עם הפשיעה המקוונת ברשתות החברתיות בקרב ילדים וצעירים. אני רוצה להגיד כמה דברים לפני שנתחיל וכמובן לפני שאתן לחברי, חבר הכנסת מאיר יצחק הלוי, שכל כולו באירוע, הוא יושב-ראש השדולה ואנחנו איתו, מלווים אותו לאורך כל הדרך ואתן לו את הזכות לדבר מיד אחריי. כמובן במהלך הדיון אני בטוחה שנקשיב להערות הנבונות שלך ונקדם. לפני הכול, ביקרתי במוקד 105, גם מאיר ביקר, והתרשמתי מאוד מן העבודה המקצועית שנעשית במוקד 105. כל כך התרשמתי מן הביקור שאני מודה שלקחתי אותו איתי, ולא נעשה כאן ספוילרים אבל אנחנו הולכים להגדיל אותו ולהרחיב אותו כי זה דבר מיוחד, זה סוג של שמורת טבע בעיניי, שנמצא בתוך המשטרה ונותן מענה משולב של משרדי ממשלה. ראיתי שם את משרד הרווחה, משרד החינוך, משרד הבריאות, משרד ראש הממשלה. זה מקום נדיר ומיוחד ואנחנו רוצים לפעול להרחיב אותו. איפה להרחיב אותו? בעוד הרבה תחומים. בסוף הדיון גם נקבל החלטה. אני כבר אומרת שאני רוצה להגדיל את זה לצעירים היום זה עד גיל 18, ומה קורה עם בחורה בת 20 או בת 22 שנמצאת בסיטואציה קשה? ברור שאפשר לשלוח אותה למשטרה, אבל דווקא ההגנה המדהימה הזאת במוקד 105 ביחד עם משרדי הממשלה יכולה לשדרג לנו את האירוע הזה של צעירים. אני רוצה אולי לקדם את זה בחברה הערבית, אולי בקרב נשים. את כל הדברים הללו אנחנו פותחים פה אבל תדעו שאני כבר שם ואני כבר דוחפת וזו המטרה שלנו, להרחיב ולהגדיל, כי אני חושבת שאתם עושים עבודה טובה. במקביל למה שקורה במוקד 105 וברשתות, הסיבה שכינסתי את הדיון הזה היא בשל המעורבות שלי בכל הקשור במבצע שומר חומות ובערים מעורבות.

למה אני מוסיפה את זה לדיון? כי חלק מן הבעיה האמיתית שנתקלנו בה בשומר חומות היא האלימות שהייתה בתוך הרשת, אלימות לאומנית, שהוציאה הרבה צעירים לרחובות. אתמול הייתי בסיור מרתק בצפון עם מפקד המחוז, היה לי סיור מדהים. לא אפרט וארחיב אבל אחד הדברים שאמר לי מפקד המחוז הוא שמה שהוציא את החבר'ה הצעירים החוצה זה לא המטיף במסגד, איתו יש עניינים אחרים, אלא זה הרשת, הסרטונים, האלימות, ה-Free Gasa, או איך שזה נקרא, שהגיע לכמעט 325 מיליון צפיות, לעומת Israel under attack שהגיע ל-20 מיליון צפיות, תבינו את ההבדל. שיקלי, שמעת את הפרופורציות? אני רוצה שהוועדה הזאת תתעסק גם בזה. אגב, עשיתי שיחות מקדימות עם טיקטוק, הבנתי את הפלטפורמה שלהם, הבנתי שאנשיהם גם יעלו פה בזום כי רוב הנזק נגרם לנו באותם סרטונים. לכן הוועדה הזאת תדון גם באלימות בתוך הרשת, וחלק ממנה הוא כמובן גם נושא הלאומנות, שגם היא הייתה חלק. אלה נושאי הדיון. אני רוצה שגם נגיע בו למסקנות. אני יכולה להגיד לכם שהמטרה היא למצוא פתרונות ביחד, למנף ולהבין איך אנחנו מתמודדים, איך אנחנו נותנים את הכלים למשטרה ומה המשטרה עושה כדי לבלום. אבל לא רק המשטרה, יש גם אחריות אמיתית לרשתות החברתיות ולמנהלי הרשתות וגם הם ערכתי שיחות מקדימות עם אנשי פייסבוק וטיקטוק יבואו לפה ויגידו את העמדות שלהם, שזה לדעתי לא פחות חשוב.

אני רוצה קודם כול לשמוע את חבר הכנסת מאיר יצחק הלוי, יושב-ראש השדולה למניעת אלימות ברשת. היינו גם בדיון שלו שנעשה בבין-תחומי, הוא מגויס כולו לטובת העניין. בבקשה אדוני. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. קודם כול שוב אשבח את פעילותך ואת האנרגיות שאת מכניסה לעניין. אין ספק שזה יעשה טוב לתושבי מדינת ישראל בסיכומו של יום. אנסה קצת להרחיב את היריעה. נחשפתי לתופעת האלימות ברשתות החברתיות בתחילת 2018 כקורבן. הייתי ראש עירייה כאשר קבוצה של עבריינים ושולחיהם הקבלנים החליטה "להתלבש" עליי והתחילה מערכת מסיבית מאוד של שיימינג איום ונורא, שהתוצאה שלה היא 27 תלונות במשטרה, כולל תלונות על סחיטה,

ולא ארחיב עכשיו על העניין. שם למדתי מה פוטנציאל הרשע

במדיה. שם למדתי בעיקר מה גודל המבוכה של הגורמים האמונים על העניין. הגורמים האמונים זה לא רק המשטרה, שלא נתבלבל לרגע. הגורמים האמונים הם גורמי אכיפה על כל שרשרת המזון: הפרקליטות, המשטרה, בתי המשפט, מערכות החינוך, ההורים.

יש מידה מסוימת של מבוכה וזחיחות זו מין קומבינציה שלא מייצרת שום דבר למעט עצלות. התוצאה באה כפי שבאה על פי המועצה לשלום הילד בשנת 2018 למיטב זיכרוני, שיותר מ-600 ילדים חוו חוויה אובדנית, כלומר לא ליד ולא כאילו אלא עברו איזו חוויה שיש לה סממנים אובדניים. בעצם הנושא הזה פרוץ לחלוטין.

מאוד מאוד חשוב לטפל בו. הדיון הוא על 105, ואני ביקרתי במטה הלאומי 105 וראיתי את הפעילות, ביקרתי בזמנו עם המנכ"ל, עם צ'יקו ועם כל הגורמים. בצד היכולת לחזק את 105 צריך תמיד לראות איך אנחנו מרחיבים את הפעילות ורואים איפה החלקים הנוספים שצריכים לדעת מה לעשות. החלקים הראשונים מתחילים בהורים, שגם הם נמצאים במצב של מבוכה גדולה מאוד ואיבוד שליטה. צריך לראות איך מערכת החינוך יודעת להתמודד עם זה, צריך לדעת איך ארגוני ההורים יודעים להתמודד עם זה, וצריך לראות איך כל הקהילה מתכנסת ואומרת: אפס סובלנות לשיימינג, לברוטליות, לאלימות, לאיומים, לסחיטה. יש הרבה מאוד אירועים של סחיטה בתוך המנגנון. גברתי היושבת-ראש, אני חושב שגם החברים והחברות מ-105 יודעים, באילת התחלנו פעולה לפני כשנתיים, שאמרה: בואו נתחיל במערכת החינוך. לקחנו את ההורים עם המורים עם ההנהלה עם מועצות התלמידים והתחלנו לדבר, הצפנו את השיח הזה כדי להבין שצריך להיות ערניים בעניין. החלה ממש פעולה שתכליתה לצמצם את התופעה. אני לחלוטין מסכים אתך שצריך להרחיב את גיל ההתייחסות ב-105. אם עד היום יש חתך גילאים מסוים, צריך להרחיב כי התופעה הזאת לא מסתיימת בגיל מסוים. היא מתחילה בכיתה ב'-ג' ומסתיימת בגיל 80, 90, תלוי מה אתה עושה לאורך חייך. סיפרתי לך כבר יותר מפעם אחת איך סוחטים באופן הכי בוטה באמצעות המדיה החברתית. זו הסיבה שמיד עם כניסתי לכנסת הקמתי את השדולה ותודה רבה על הסיוע, מירב למניעת האלימות ברשתות החברתיות. קודם לכן עמדתי בראש ועדת משנה בוועדת החינוך בשלטון המקומי והתחלנו לעבוד גם מול ראשי הרשויות המקומיות. כפי שאמרתי, צריך לגרום לכך שכל הקהילה מתגייסת. זו תהיה שגיאה ואפילו לא הגון להטיל את המשימה הזאת על המשטרה בלבד, להגיד שהם חזות הכול. לא נכון להתייחס כך. המערכת צריכה להיות בטיפול הוליסטי רב ממדי, רב זרועי, רב קהילתי. רק בדרך הזאת נצליח. בעיקר נגיד שיש כאן סכנה אמיתית לשלומם הרגשי של הילדים. צריך לזכור, כאשר אתה נפגע בפגיעה פיזית רואים אותה, יודעים בדרך כלל מי המכה ומה עוצמת הפגיעה. כאשר אתה נפגע פגיעה נפשית לעתים אתה מקבל את הוויברציות רק שנים אחרי כן ומתחילים לראות אירועים טראומטיים. כולנו יודעים שזו פגיעה שהיא בלתי הפיכה. לכן אני מברך על הדיון וכמובן אסייע ואתגייס בכל כוחי לטובת העניין. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת עמיחי שיקלי, אתה רוצה להתייחס עכשיו או אחרי שנשמע את הנתונים? חברת הכנסת קרן ברק, את רוצה להתייחס עכשיו או אחרי שנראה את המצגת של 105? אתייחס אחרי שנראה את המצגת. נתחיל עם ד"ר נאוה כהן אביגדור, ראשת האגף האזרחי במטה הלאומי 105,

בוקר טוב. אגיד כמה מילים על 105 לטובת מי שלא מכיר, אבל אעשה את זה ממש בקצרה. מן ההיכרות שלי, כל מי שנמצא פה מכיר. המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת הוא גוף לאומי אזרחי-משטרתי. זה המענה שמדינת ישראל בנתה להגנה על ילדים מכל טווח הפגיעות ברשת, מענה לאומי במרחב המקוון. 105 זה שיתוף פעולה ייחודי בארץ ובעולם של חמישה משרדי ממשלה ומשטרת ישראל. מובילים את האירוע המשרד לביטחון פנים ולה"ב 433, כאשר שותפים בחלק מלא וחשוב מתוך כל המטה הלאומי ארבעה משרדי ממשלה נוספים: משרד הרווחה, משרד החינוך, משרד הבריאות ומשרד המשפטים. כולנו יחד יושבים במקום אחד ונותנים מענה מתכלל, כפי שאמרתי, לכל טווח הפגיעות ברשת. מי הקים את זה? המשרד לביטחון פנים. השר גלעד ארדן. השר גלעד ארדן, זה שלו לחלוטין. אני חושבת שכולם מכירים אבל בסדר גמור. זה הבייבי שלו, הוא הוביל את זה, העביר שתי החלטות ממשלה, 100 מיליון ש"ח, 130 תקנים, הקים גוף יש מאין. זה מודל שבאים ללמוד מכל העולם את שיתוף הפעולה והטיפול ההוליסטי שאנחנו נותנים. אנחנו בנויים מארבע זרועות, כאשר יש בצד המשטרתי המובהק זרוע של חקירות וזרוע של מודיעין. יש את מוקד 105 שפועל 24/7 וכל אחד יכול להתקשר, גם אם הוא מתקשר לדווח על פגיעה שהוא ראה ברשת שלא נוגעת אליו באופן אישי או לילד שלו, כל אזרח יכול להתקשר ל-105 במשך 24/7, לדווח על פגיעה שהוא נחשף אליה, גם אם זה בקטין אחר ברשת. יש כמובן את המוקד, שבקו הראשון יש שוטרים שעברו הכשרה מיוחדת לתת מענה לקבלת השיחה הראשונה, ולאחר הטיפול המידי הראשוני זה עובר לדסק שותפויות, ששם יושבים אנשי מקצוע מומחים מן המשרדים שציינתי. דסק השותפויות הוא אזרחי והוא נותן מענה אזרחי משלים לכל אירוע ואירוע שמגיע אליו. רוב האירועים מגיעים גם לדסק האזרחי. בואי נתקדם אל תוך המצגת. קודם כול, מבחינת נתונים: מהקמת המוקד ב-6 בפברואר 2018 ועד היום טופלו יותר מ-32,000 אירועי פגיעה בקטינים ברשת. זה המספר לתקופה הזאת. כל הנתונים שאציג מעכשיו והלאה מתייחסים לתקופה של 6 בפברואר 2018 ועד 30 ביוני 2021. אני מתייחסת לאחוזים והמגמות הן קשיחות. ככל שאנחנו ממשיכים אנחנו רואים שהמספרים עולים אבל האחוזים והמגמות הן קשיחות. מעל מחצית מן האירועים שהגיעו ל-105 הם אירועים שאנחנו מכנים אותם אירועים משולבים, פליליים-אזרחיים. אנחנו רואים בכל אירוע פלילי גם את הפן האזרחי ולכן אין אצלנו הגדרה של אירוע כאירוע פלילי בלבד. כרבע מן הפניות זה אירועים אזרחיים זה בריונות, שיימינג, חרמות, נידוי, כל מה שאנחנו יכולים להכניס לאירועים שהם לא במסגרת פלילית. כעשירית מן הפניות הן אירועי חירום. שליש מן הפניות ל-105, כ-30%, הן פגיעות על רקע מיני. זה יכול להיות עבירות מין, שידול והטרדה, הפצת תמונות וסרטונים מיניים, איומים וסחיטה כל ארסנל הפגיעות המיניות ברשת. כחמישית מן הפניות הן אירועים אזרחיים בריונות, ביוש, מה שציינתי. כעשירית מן הפניות הן בתחום איום באובדנות, חשש לחיי אדם. אפשר להגיד שבתקופת הקורונה ראינו עלייה בביטויי מצוקה שמעלים ילדים ובני נוער לרשת, שבהם יש אמירות קשות מאוד, עד כדי רצון לשים קץ לחיים שלהם. ארוץ עם הנתונים ולא אתעכב, אפשר אחרי כן להרחיב אם תהיה שאלה כזו או אחרת. כאשר אנחנו מסתכלים על הזירות אנחנו רואים שהזירה המובילה היא אינסטגרם, לאחר מכן וואטסאפ, יש פורומים שונים ורשתות חברתיות כמו פייסבוק וטיקטוק. אני רוצה להגיד דבר אחד חשוב מאוד ועקרוני: זה לא אומר שאינסטגרם וואטסאפ, שהן הזירות שבהן יש הכי הרבה אירועי פגיעה, לפחות כפי שזה מגיע ל-105, הן זירות יותר מסוכנות. זה אומר שיש בהן יותר תעבורת רשת. ככל שבזירה טכנולוגית יש יותר משתמשים סביר להניח שנראה שם יותר פגיעות. ראינו את זה באופן מובהק כאשר עלתה אפליקציית זום. עם תקופת הקורונה, כשהתחילו שיעורים מקוונים וכל הפעילות בזום, ראינו עלייה. אגב רוב הפגיעות שהיו באפליקציית זום היו פגיעות על רקע מיני: שיתוף של תכנים פדופילים, תמונות וסרטונים מיניים וכדומה. היו עוד פגיעות אבל אפליקציית זום, שכמעט לא נבדקה ב-105 כי לא היו לגביה פניות, בתקופת הקורונה צמחה מבחינת מספר האירועים ועכשיו יש בחזרה ירידה. זאת האמירה לגבי הזירות. נתונים שנוגעים לגילאים פה אני מדברת על נפגעים קטינים. אנחנו רואים את הגרף יש לו מבנה ברור מאוד. אתם תראו את אותו מבנה גם בגרפים הבאים על הפוגעים. טווח גילאי הנפגעים כפי שאנחנו רואים ב-105 הוא 12 14. רוב האירועים שבהם נפגעים קטינים הם בגילאים האלה, כאשר גיל 13 הוא הגיל שיש בו הכי הרבה נפגעים. יש פן מגדרי משמעותי מאוד שני-שלישים זה ילדות ונערות וכשליש ילדים ונערים נפגעים.

יותר ילדות ונערות נפגעות ברשת. טווח הגילאים, כפי שאתם רואים, זה גילאי 12,

14. מקרב ההורים רוב הפונים למוקד הן אימהות, בגילאי 39 49. כלומר אם את אימא לילדה בת 13 את צריכה להיות ערנית מאוד. נכון. פוגעים קטינים אחד הדברים שלמדנו ב-105 הוא ש-70% מן הפוגעים בקטינים הם קטינים בעצמם. זאת אומרת, בטווח הגילאים הזה של 12 15 יש הרבה מאוד אלימות ברשת שבה קטינים פוגעים בקטינים. זאת נקודה חשובה מאוד. 30% מן הפוגעים היו בגירים, מעל גיל 18. אתם רואים את טווח הגילאים. כאן יש היפוך של המגמה המגדרית רוב מובהק מן הפוגעים הם זכרים וכחמישית הן פוגעות נקבות. לגבי הפונים למוקד אנחנו רואים שהורים זה אוכלוסייה שפונה הכי הרבה למוקד בשלבים האלה. אחת המטרות שלנו היא לגרום לכך שיותר קטינים יפנו בעצמם ל-105. אני חושבת שגם המספר 27 שאנחנו רואים פה הוא מספר שמעיד על אמון שהקטינים נותנים ב-105. אני מציינת פה בנתונים שיש לנו גם פניות מעדים לפגיעה באחר. גם את המספר הזה אנחנו רוצים להעלות כדי שיותר אנשים יהיו מודעים למה שקורה ברשת ולמה שהם נחשפים וידווחו אם הם רואים פגיעות באחרים. כמובן פונים גם צוותי חינוך ויש עוד גורמים שפונים למוקד 105. בשקף האחרון יש מספרים. המספרים עצמם לא משנים, במובן הזה שכפי שאמרתי מה שקובע זה המגמות. לא משנה מה עברנו מיום ההקמה ב-2018, אנחנו רואים את המגמות באחוזים באופן מאוד מאוד קשיח. התייחסתי לנתונים האלה אליהם עד כה. אני רוצה לסכם במשפט אחד שמתייחס אל מה שנאמר פה על שיתופי פעולה ועל כך שאי אפשר להטיל את כל האחריות רק על המשטרה. כמובן 105 זה לא רק משטרת ישראל, זה עוד חמישה משרדי ממשלה,

באבני היסוד של הפעילות של 105 ניצב נושא שיתופי הפעולה. אנחנו משתפים פעולה ברמה לאומית וברמה בין-לאומית עם גורמים שונים, בין אם זה חברות הטכנולוגיה יש לנו שיתופי פעולה וקשר עם כולן, גם ברמה המבצעית וגם ברמה האזרחית, אקדמיה, הקהילה, עמותות, עוד משרדי ממשלה מעבר לאלה שיושבים ב-105, כמובן כלל המשטרה. זאת אומרת, ההבנה שלנו ברורה, שזה צריך להיות מאמץ לאומי שכולם משתפים בו פעולה. זה צריך להיות מלווה בהסברה ובפעולות מניעה. אעצור כאן, כי אפשר לדבר עוד הרבה. מה שחסר לי במצגת, ודווקא בביקור כן ראינו, וחבל שלא הבאתם את זה, אולי המשטרה תביא, תראי לנו דוגמה איך אתם מטפלים תכלס באירוע. ראיתי את המצגת וראיתי גם את התמונות אבל חברי הוועדה לא מכירים את הטיפול. אני ומאיר יצחק הלוי אנחנו קהל שבוי, אבל תסבירי לנו. כאשר הגעתי לביקור ראיתי און-ליין איך מטפלים ב-story באינסטגרם של צעירה שחווה רצון לאובדנות, אבל תסבירו לנו מה אתם עושים בדיוק. אתייחס לזה. נמצאת פה גם תמי אומנסקי שהיא ראש תחום חינוך, מייצגת את משרד החינוך ב-105, והיא תרחיב גם בפן של מה שנוגע לעבודה של החינוך. למעשה בטיפול שלנו אנחנו נותנים מענה משותף של כל הגורמים. את זה הבנו. תני לי דוגמה תכלס, כפי שראיתי, של מקרה שקרה, קייס-סטאדי. הבנו שאתם עובדים בשותפות, זה גם כתוב. מיד תוכלי לתת דוגמאות נוספות. קודם כול, גם כולם מוזמנים לביקור. אציג דוגמה ותמי תוסיף דוגמאות שרלוונטיות לתחום שלה. אם אנחנו מקבלים מקרה חירום, אירוע חירום שיש חשש לחיי אדם, באותו רגע משטרת ישראל יודעת לעשות את כל הפעולות של איכון האירוע, המכשיר או ההודעה, עד כדי שליחת ניידת באופן מידי לאותו גורם שאנחנו חוששים לחייו. קודם כול להגן על חיי אדם זה בנוגע לאירועי חירום, שאנחנו פועלים באופן מידי. אחד הדברים היפים שלמדנו ב-105 הוא שגם כשיש אירועי חירום לא בהכרח חייבים להזניק ניידת. אם מאתרים את הילד ופה אני תיכף מעבירה לתמי למשל במערכת החינוך אז אנחנו יודעים לפנות לתוך בית הספר ולפעול שם כדי לאתר אותו ולא תמיד צריך לשלוח ניידת כי הרבה פעמים שליחת ניידת מייצרת אירוע נוסף שמקשה על העניין. תמי, בואי תציגי כמה דוגמאות ומקסימום אני אוסיף. תודה רבה נאוה.

אני מנהלת את תחום משרד החינוך במטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת. חשוב לי להגיד שבתוך דסק השותפויות נמצאים אנשים ממשרד החינוך, מן השירות הפסיכולוגי ייעוצי, שמומחים לטיפול באירועי פגיעה והם ממושקים על כל מערכות החינוך, על כל בתי הספר. אותו דבר עו"סים לחוק נוער מן הרווחה שממושקים על כל שירותי הרווחה בקהילה, ונציגה של משרד הבריאות וכמובן הנציגה של המשרד לביטחון פנים שמתכללת את כל האירוע.

ואנחנו רואים את זה יום-יום, כל הזמן כשמגיעים אירועים של ילדות אני אומרת ילדות כי בעיקר כותבות ברשתות החברתיות בנות, וזה גם אישיו, כי גם ילדים בנים נמצאים במצוקה אבל הם פחות רואים את הפורומים ואת הרשתות כמקום שבו הם יכולים לבטא את עצמם, פחות טבעי לבנים לכתוב שם. בנות כותבות, וכאשר ילדה כותבת, בפורום סטיקס לדוגמה, שבא לה למות ולא טוב לה, ועכשיו בתקופה של הקורונה ראינו הרבה מאוד מצוקות, אז הדבר הראשון שאנחנו עושים הוא סוג של הערכת מצב, מה אומר הפוסט הזה, מה הם גורמי הסיכון בו. למדנו ממש לנתח את הפוסטים. דבר נוסף, ברגע שאנחנו מחליטים שנכון להתערב אנחנו באמצעות המשטרה מאתרים את הפרופיל. כאשר המשטרה איתרה את הפרופיל אנחנו במשרד החינוך יכולים לדעת מי זאת הילדה, מאיזה בית ספר היא, ואם זה בשעות היום והיא נמצאת בתוך בית הספר באמת לא צריך להזניק ניידת.

דרך המפקחות על הייעוץ והיועצות החינוכיות, פשוט מגיעים לילדה, מגיעים להורים ומשם מתחיל הטיפול. זה לגבי אירועי חירום. אם אנחנו מדברים על אירועים של פגיעות מיניות אותו דבר. כאן צורת הפעולה קצת שונה.

חשוב מאוד לדעת שאנחנו לא נפעל, בטח באירועים של פגיעות מיניות, כשאין לנו הסכמת הורים. אנחנו לא נפנה לבית ספר אם הורה שילדה שלו נפגעה לא יסכים שזה יקרה. יחד עם זה, נחשוב ביחד עם ההורה איך נכון לערב ואת מי נכון לערב. כל השותפות הזאת ביחד, ביכולת שלנו לשבת על כל התשתיות, להפעיל את הרווחה, להפעיל את בתי הספר, להפעיל אם יש צורך מישהו במשרד הבריאות זה מה שמאפשר לנו לטפל. אנחנו ממש תופרים טיפול לאירוע. אין לנו פרוטוקולים מסודרים. יש לנו צורת תפיסת עבודה וכל אירוע מקבל את המענה הספציפי. זה לגבי הטיפול באירועים. אנחנו נדבר גם על הסרת תכנים, כשמקבלים פנייה של אימא לילדה שפונה בהיסטריה למוקד ואומרת שסרטון מיני או תמונות עירום של הילדה מופצות בקהילה. משטרת ישראל, עם כל היכולות שלה, יודעת להסיר את התכנים, למרות שהמסר שלנו מבחינת מניעה הוא שברגע שחומרים עולים לרשת הם נמצאים ברשת והרבה פעמים אחרי שהסירו תכנים של אירוע ספציפי אנחנו יכולים לראות את התכנים שבים ועולים לאחר תקופה מסוימת. אחת המורכבויות היא הסיפור של הוואטסאפ, כי כשתוכן מועבר בוואטסאפ אין לנו יכולת להסיר מהוואטסאפ. אז אנחנו עושים איזו עבודה חינוכית, שילדים יסירו אחד אחד מן הוואטסאפ. יש חשיבות גדולה מאוד, כפי שנאמר כאן בתחילת הישיבה, למקומן של הרשתות עצמן, לא רק למה שאנחנו עושים בתוך 105 ברמה של טיפול.

דבר אחרון בנושא טיפול באירועים, כדי להמחיש את הסיפור. יש אירועים שהם לא אירועי מוקד,

אירועים שמגיעים ליחידה 105, לחקירות ולמודיעין, שהם פרשיות רחבות, פרשיות כפי שמתפרסמות בתקשורת. אחת מפרשיות הדגל של 105 היא הסיפור של בנו ריינהורן, מאמן כדוריד, שדרך פרופילים שונים התחזה לסוכן דוגמניות, למעצב, לסטייליסט ולעוד כל מיני דברים, פשוט טווה את קורי העכביש, הגיע למאות ילדות ונערות. השותפות כאן היא מצד אחד הפעולה של המשטרה אל מול בנו ריינהורן, אל מול הנפגעות, אבל בהמשך של זה יש קהילה שלמה שנפגעה, יש ילדות שחלקן לא נפגעו באופן פלילי ונדרשים פה השירות הפסיכולוגי והרווחה. אני זוכרת את האירוע הזה בעיר שבה זה קרה, כי זה היה מרוכז בעיקר בעיר אחת, זה היה כמו פצצת נפץ בתוך העיר. תבינו שהרבה פעמים ילדות לא מבינות שמה שהן עשו הוא לא תקין, וזה חלק מן ההסברה והמניעה והפעולות של האגף האזרחי בתוך המטה הלאומי ובתוך משרד החינוך, כי הבנות האלה שהגענו אליהן הבינו שהן נפגעו רק כשהגענו אליהן. מבחינתן: אז מה אם שלחתי תמונת עירום?

יש כאן משהו מורכב ביותר. כשאנחנו מסתכלים על פגיעה כמבוגרים, הילדות האלה לא בהכרח מסתכלות כמונו זה הגוף שלי, זה החופש שלי, מותר לי לשלוח, חשבתי שאני שולחת כי אני רוצה להתפרסם. כל הסיפור של המניעה ושל ההסברה

אם תרצו ואם יהיה זמן, אכנס לשאלה מה משרד החינוך עושה בתוך בתי הספר. בואי נשאיר את זה. אני רוצה לשמוע התייחסות של המשטרה. ירון בן צבי, ראש מדור מחקר יישומי בחטיבת הסייבר סיגינט, בבקשה. בוקר טוב לכולם. ראשית, אנחנו מברכים על הקשב שניתן לטיפול בקטינים ובקטינות ברשת האינטרנט. חשוב לזכור שהדיון הזה הוא גם על ילדים וגם על צעירים. חשוב לי מאוד שזה לא יישאר רק ברמה של הקטינים. זה גם ברמה של צעירים כי גם שם יש אירועים מורכבים. כל תוספת היא מבורכת. אנחנו נמצאים בפחת מבחינת האנשים שהיינו רוצים שיטפלו באירוע הזה. אני רוצה לחדד את הזווית המשטרתית ולומר שהטיפול המשטרתי בקטינים חוצה את משטרת ישראל. אנחנו יושבים גם ב-105, ו-105 עושים עבודה מבורכת מאוד, עבודה טובה, אבל בכל הקשור לעבירות האלה כנגד קטינים בדיסציפלינות השונות יש את מחלקי הנוער במחוזות שמטפלים גם בפשיעת רשת, יש את מחלקי נוער חשיפה ביחידות המרכזיות, בכל מחוז יש מחלק נוער חשיפה שמטפל גם בקטינים ברשת, בין השאר על העבירות הפיזיות, ויש את מחלקי הפשיעה המקוונת שנמצאים בכל מחוז, שמטפלים גם בעבירות כנגד קטינים ברשת. בעבר, טרם הגעתי לחטיבה, פיקדתי על יחידה שעסקה בפשיעה מקוונת ולאורך השנים אני זוכר עשרות תיקים, לא אחד ולא שניים, שהקורבנות היו קטינים.

105 מקבלים עשרות אלפי אירועים בשנה. לא עשרות אלפי.

מעל 30,000. 50% זה פלילי, אז בערך 15,000 מקרים לא פליליים.

מתודולוגיית העבודה של 105 היא כזו שחלק מן התיקים הקטנים, מקצתם יורדים לטיפול במחוזות. כלומר בבואנו היום לתת עוד כוח אדם לטיפול בתופעה הזאת צריך להבין שעיבוי כוח האדם או עיבוי המערך חייב להיות רוחבי לכלל משטרת ישראל. לא רק שוטרים, אגב, אלא גם תביעה. בסוף ככל שיותר תיקים יטופלו אז כנראה נצטרך את התובעים. הדיבור הרבה יותר שורשי ועומקי עמוק לרוחב המשטרה. כשהייתי ב-105 ראיתי דוגמה לטיפול בפדופיל. אתה יכול אולי להרחיב במקצת על שיתוף הפעולה שלכם עם מדינות אחרות בחיפוש של אנשים? כי הרבה פעמים זה בכלל נמצא על שרתים זרים. איך זה עובד מבחינת ההתנהלות של המשטרה כדי להפיל פדופיל שתוקף ברשת? יש שיתופי פעולה על בסיס הסכמות כאלה ואחרות,

על מנת לקבל דאטה, אינפורמציה מאותן רשתות שבהן אותו חשוד עובד ומתרועע עם ילדים. זה משתנה מרשת לרשת

טלגרם כל אחת עם המגבלות שלה או ההסכמות שהמשטרה הגיעה אליהן עם הרשת הספציפית הזו. אני לא זוכר הרבה אירועים שהמגבלה הייתה כזו שלא יכולנו לטפל באירוע. היתרון של המשטרה זה הוורסטיליות, הניסיון והחשיבה מחוץ לקופסה. לראיה, גם כשהפדופיל פועל ברשת הטלגרם בשיטות כאלה ואחרות אנחנו יכולים לייצר אכיפה. ראו את התיקים האחרונים שהתפרסמו, כל הנושא של עירום ישראלי ברשת הטלגרם, שעם כל האנונימיות של הרשת והקושי להתנהל בה עדיין הצלחנו בסוף לעצור חשודים. זה משתנה מרשת לרשת אבל יש שיתופי פעולה. אחרי כן יהיו לי עוד כמה שאלות אבל אני רוצה לתת את רשות הדיבור לחברת הכנסת קרן ברק שצריכה ללכת לוועדה אחרת. בבקשה. קודם כול, אני שמחה על הדיון הזה. נצטרך לעשות גם דיון משמעותי יותר על נושא פיתוי קטין, מה שאת דיברת עליו,

הייתי בביקור ב-105. כשמאיר יצחק הלוי עוד היה ראש עירייה הוא כבר פנה לטפל בנושאים של אלימות ברשתות החברתיות. זה סוג הדברים שאני מתעסקת בהם. 105 הוא דבר מופלא, את יודעת את זה, אמרתי את זה, ובאמת אני עדיין מסתמסת עם גלעד ארדן על זה שהוא השאיר את 105 כמורשת. בגלל זה היה חשוב לי לציין אותו. זה חשוב מאוד לילדי ישראל. לי חשוב לגעת במשהו שביקשתי מיושבת-ראש הוועדה שייערך עליו דיון נפרד, ואנחנו נקיים את הדיון הנפרד, אבל אני חייבת לציין את זה גם כאן, על מה שאת הזכרת, על הרגע שבו אנחנו רואים ש-30% מן הפוגעים הם בגירים מעל גיל 18. זה מתקשר לכך שיש אנשים בגירים מעל גיל 18, בדרך כלל הם הרבה יותר בגירים, שיושבים בבית ופשוט מפתים קטינים וקטינות, יושבים בבית ומתחזים. הצגת את הדוגמה של בנו ריינהורן אבל הוא דוגמה אחת, זה קורה כל הזמן. כפי שאמרת, אם את אימא לילדה בת 13 את צריכה להיות חרדה מאוד, וזה הרבה מעבר ללהיות מאוד חרדה. אני מכירה הורים שאומרים לילדים שלהם: אנחנו נותנים לכם טלפון, אתם לא נכנסים לשום קבוצת וואטסאפ שהיא לא של הכיתה או לא של הצופים או לא של החוג. מה שקורה הוא שהילדים נכנסים לכל מיני קבוצות וואטסאפ וואטסאפ ולא אינטרנט שהם לא מכירים בהן את כל האנשים, שיכולות להגיע עד 100 או 200 משתמשים. הם לא מכירים את כל האנשים שם, וזה קורה כדבר שבשגרה. שלא נדבר על הפייסבוק. נכנסים אל תוך זה אנשים שזו המטרה שלהם, ציד של ילדים. זה בדרך כלל נערות אבל זה גם יכול להיות ילדים, כי בגילאים האלה זה גם בנים וגם בנות. הם מתחילים לשאול אותם מה הם אוהבים ומה הם לא אוהבים ואם הם אוהבים את זה. הם לומדים תוך כדי. פתאום הם רואים שהם לא קולעים לטעם של הילדים אז בשיחה הבאה הם כבר מבינים מה הילד כן אוהב, הם כבר לומדים מן השיחות האלה את הטעמים של אותם ילדים, ולאט לאט לאט בעצם טווים סביבם, כפי שאמרת, וגם אני אומרת את זה, את קורי העכביש מסביב. יש את החוק שלי עם המועצה לשלום הילד ויש את החוק של מרכזי הסיוע, שלזה קוראים "גרומינג". אני הגשתי הצעת חוק בעניין פיתוי קטין. אבל כל השלב הזה של טוויית הקורים האלה או הטיפוח או הגרומינג, כל השלב הזה של ניסוי וטעייה ברשת דרך אגב זה יכול להיות גם ברחוב, הוא גם יכול לעקוב אחר הילד לבית הספר ולשוחח אתו, ויום אחר עוד פעם לשוחח אתו כל השלב הזה לא נחשב היום לעבירה. לילך וגנר ממשרד המשפטים תגיד שזה כן נחשב, אבל זה לא נחשב, והמספרים מראים שלא מוגשים על זה כתבי אישום, וגם כשמוגשים כתבי אישום בסוף השלב הזה לא נכנס לתוך כתבי האישום, כל השלב של השיח לפני כן. כתבי האישום נוגעים אך ורק לרגע שנוצר המגע, באמת כשכבר נעשתה הדפיקה בדלת, כשכבר יש את המפגש. כל השלב כשאת חס וחלילה רואה את הבן או הבת שלך ואומרת: חבר'ה, תגישו כתבי אישום כי אני רואה כבר לאן הוא מכוון ולאן זה מגיע, לא נחשב היום עבירה. הם מתעקשים שזה כן נחשב כעבירה. עובדתית וכמותית לא מוגשים על זה כתבי אישום. אני לא מצליחה להבין את ההתעקשות שלהם. העולם הולך קדימה, העולם זז קדימה. אנחנו צריכים את העבירות שלנו להתאים למצב שבו אנחנו זזים קדימה, ולהוריד את החרדה של ההורים, שההורה לא יתחיל לחשוב: רגע, מה אני עושה עכשיו? אני מתקשר ל-105. לדעתי אנשי 105 בעצמם, אם ישאלו אותם, יגידו שהשלב הזה הוא שלב קריטי, שלב שצריך להיתפס בו ולהגיש נגדו כתבי אישום. כך נוכל להוריד את מספר הפוגעים. כנראה לא נצליח לעצור את מי שזה מקצוע אצלו, את הפדופילים ההארדקור כנראה לא נצליח לעצור, אבל יש הרבה מאוד, וזה הרוב, אנשים שזה סוג של שעשוע עבורם. אם אותם נפחית אז נצמצם את התופעה בצורה משמעותית מאוד. אני לא מצליחה להבין, משרד המשפטים מתנגד לחוק הזה, אבל למה המשרד לביטחון פנים מתנגד לחוק הזה כאשר הוא נמצא בתוך 105? לא הצלחתי להבין עדיין. אשמח שנערוך על זה דיון נפרד ואשמח להבין. תודה חברת הכנסת קרן ברק. חבר הכנסת עמיחי שיקלי, בבקשה. יש לי שאלה, לא התייחסות. הדיון עסק בעיקר בבני נוער והטרדות מיניות וכן הלאה ורציתי להתייחס גם למה שאנחנו רואים ברשת טיקטוק וגם באתרים אחרים. תיכף תעלה המנהלת של טיקטוק בזום. היא בלונדון והיא תעלה בזום.

מה שאנחנו רואים היום בקרב החברה הערבית בעיקר, ראינו את זה חזק בשומר החומות ואנחנו רואים את זה גם בנגב, כל הטרנד הזה של החזקת אמל"ח כמין סמל סטטוס, וגם מה שרואים במזרח ירושלים כמין תחביב של להרביץ לחרדים,

יש פה תופעה שהטיקטוק והרשתות בכלל הופכות לחלק דרמטי מאוד בכל העניין הזה. השאלה היא מה נעשה?

משטרת ישראל עושה כדי לצמצם את התופעה הזאת? גם אתמול שלחו לי הודעה בעניין הזמר הצעיר הזה. "הנושא של הוועדה זה ילדים וצעירים, לכן מאוד מאוד חשוב לי," הזמר הצעיר הזה, שהוא מפורסם מאוד, שיש לו 500,000 עוקבים בפייסבוק, שקוראים לו אימן אלסבעאוי "אחד הזמרים הפופולריים במגזר, הוא נוהג להופיע". בכוונה הגדרתי את הדיון כפשיעה בקרב צעירים, לא רק ילדים, ולכן מאוד חשוב לי, וגם טיקטוק יתייחסו לזה, לדבר על מה שקורה עם חבר'ה צעירים, לא רק בעניין הטרדות מיניות אלא גם בעניין אלימות ברשת. "אימן מופיע בחתונות עם נשק צה"לי". הרי כשאתה מתעסק עם צעירים בתוך הרשת בעבירות אלימות אתה לא מתעסק רק בפגיעות מיניות, אתה מתעסק גם באלימות אמיתית שנמצאת בתוך הרשת. אולי אחרי כן תתייחס גם למה שעושים במקרים כאלה, כשמדווחת עבירת אלימות בקרב צעירים, שהיא לא רק הטרדות מיניות. דיברנו על הטרדות מיניות. אולי תגידו מה אפשר לעשות כשמגיע דבר כזה. אני יודעת שתיכף נציגת טיקטוק תעלה וערכתי איתם שיחה והם אמרו לי איך הם עובדים אתכם. מה אתם עושים כשיש עבירות של אלימות בקרב צעירים בתוך הרשת שהיא לא אלימות מינית? בין אם זה טיקטוק ובין אם זה כל רשת חברתית אחרת, הטיפול הוא דומה. בדרך כלל הטיפול הוא פר קפיטה, פר תיק. מתקיים חשד לאירוע פלילי ומוגשת תלונה, או בנסיבות אחרות גם כשלא מוגשת תלונה, המשטרה מטפלת באירוע הזה קונקרטית,

כפי שאמרתי קודם, יש שיתופי פעולה כאלה ואחרים עם רשתות חברתיות ופלטפורמות מקבילות ואנחנו יודעים לחקור, לנסות למצות את הדין. תן לי דוגמה. אפשר רק לדייק את השאלה? השאלה שלי: האם אתם פרואקטיביים בעניין הזה? כלומר האם אתם מנסים לחתור למגע ולהגיע לאותם אנשים שמצטלמים עם אקדחי גלוג ו-16M ברכבים שלהם בבאר שבע ובנגב? האם כאשר מישהו מצלם את עצמו מרביץ לנער חרדי ברכבת, "איזה קטעים," נותן איזו צ'פחה לבחור חרדי, האם אתם יוצאים אליו, או שצריך לפנות אליכם ואז תואילו לעזור? עכשיו מישהו שצופה בערוץ הכנסת רואה התנהלות

פשיעה. מה הוא יכול לעשות? הוא לא יכול להתקשר ל-105 כי הוא בן 20, אבל הוא רואה אירוע ברשת, נחשף בסרטון טיקטוק, הוא מדווח בטיקטוק אבל הוא רוצה לדווח גם לכם.

מחטיבת המודיעין. לא אוכל לפרט יותר מדי אבל למערך המודיעין של משטרת ישראל יש יכולות איסוף ברשת. אנחנו עוסקים גם בתחום הפלילי, גם בתחום הסד"צ וגם הפח"ע. מטעמים של חיסיון על הכלים שלנו

זה צעירים כמבוגרים כאחד? כן. אנחנו גם אקטיביים. אנחנו ברשת. לגבי השאלה של חבר הכנסת שיקלי, אי אפשר לפטור את זה ב"זה ענף מודיעין אז הכול סודי". אנחנו רוצים לדעת דבר פשוט. אני כעורך דין עליתי לא פעם ולא פעמיים על כל מיני אירועים כאלה בטיקטוק ובפייסבוק, בכל מיני אירועי הסתה. אל מי אתה פונה? בדרך כלל פניתי למחלקה לתפקידים מיוחדים בפרקליטות המדינה, שהיא זאת שלדעתי נושאים של הסתה ברשת צריכים להתנקז אצלה. התחושה היא שברוב המקרים שפניתי, ובהרבה מאוד פעמים ששאלתי את עו"ד אברמזון מן הפרקליטות למה לא טיפלו בזה ובזה, אמרו לי: תשמע, לא קיבלנו תלונה. ואז השאלה של חבר הכנסת שיקלי עוד יותר מתחדדת. הרי לא צריך לחכות. משטרת ישראל, כאשר אתם מזהים עבירה פלילית יש לכם את כל הסמכות לפתוח בחקירה. השאלה אם יש שוטרים שלכם שעוברים על הרשת.

אנחנו עוברים על הרשת, בין אם זה בקבלת תלונה מאזרחים ובין כשאנחנו יוזמים. את אומרת שאפשר להיות רגועים ואתם פרואקטיביים, אתם לא מחכים שמישהו ידבר אתכם. אם זה קיים, אני באופן אישי לא מכיר את זה. אצייד אותך, אם תרצי, ברמה הבין-אישית אם לא במאות אז בעשרות פוסטים פוגעניים. אני אומר לך, אני מקושר לפרקליט המחוז בדרום, אדם אלטמן, ולכל הגורמים הרלוונטיים. סליחה, דבר וחצי דבר לא נעשה

אשמח לחשוף בפניך את המקרים. הנה,

יש לי כבר פתרון, מאיר: בגלל ששנינו חברים בוועדה החסויה של הוועדה לביטחון פנים, אתם תבואו לוועדה החסויה ותציגו את הדברים. אם זה דבר סודי שאי אפשר שייחשף אז הוא ייחשף בוועדה החסויה, בדיוק כפי שעשינו בעבר. תהיה ועדה חסויה ובה אתם תציגו את האמצעים לחברי הכנסת. לגמרי, בלי לפנות. אם הוועדה לתפקידים מיוחדים היא לא הכתובת הנכונה אז תנו לי את הכתובת. אנחנו כחברי כנסת מקבלים לא מעט תלונות: תראה מה קורה כאן, תראה מה שלחו בפייסבוק. אני צריך לדעת למי לפנות.

מעבר לצינור שאתה מכיר, כל תחנת משטרה היא רלוונטית לטובת העניין. יש פרוצדורה סדורה מאוד במשטרה לטיפול בחשד לעבירות הסתה ואיומים, פרוצדורה שאנחנו מתייחסים אליה, רמ"ח תחנה יודע מה הוא עושה. אתה ואני יודעים בדיוק כמה זמן לוקח לטפל בדברים כאלה. עד שאתה מגיע לתחנה ומגיש תלונה, יטפלו בזה? בוא, אני הגשתי מאות תלונות על הסתה ועל איומים. אני רוצה להסביר, כדי שנצא מפה עם משהו פרקטי פרט לדיון על אמצעי המודיעין של המשטרה. אם עכשיו צעיר צופה בפייסבוק בסרטון אנטישמי אז הוא צריך להגיש תלונה במשטרה? אני באמת שואלת. הוא צריך להגיש תלונה? במשטרה לטובת טיוב הפרוצדורה, כדי שהוא לא יצטרך לכתת רגליו בתחנה הקרובה, יש תלונה מקוונת. המשטרה מחויבת לטפל, ואם היא לא מטפלת בשל סיבה כזו או אחרת יש זכות ערר, יש זכות בירור, אפשר למצות את העניין. הבעיה היא הזמן. אין לי ספק שאם אתה הולך לתחנת משטרה בסופו של דבר מישהו יטפל, אבל יעבור זמן,

כשאתה מדבר על דברים שקיימים ברשת אז אתה יודע שזה דבר שאם לא מטפלים בו היום או מחר אז אנחנו בבעיה. בשביל זה אנחנו כאן, כדי שנוכל לתת מענה טוב יותר. אין ויכוח בינינו. אני רוצה להתקדם כי מחכים כאן אנשים. אני חושבת שההתנהלות צריכה להשתנות. את זה נעשה אולי בחשיבה על ההרחבה של 105, לעשות ממש סקשן של צעירים, אפילו של פשיעה לאומנית אנטישמית, צריך לחשוב באיזו קונסטלציה, ואז אותו צעיר שנחשף לסרטון לא צריך להגיש תלונה, גם לא מקוונת הוא לא רוצה בכלל להיכנס למשטרה, לא רוצה בכלל להקליד את השם שלו אלא יהיה לו מוקד שבו הוא יוכל לדווח על מה שהוא ראה. לדעתי זה גם ייעל לכם. אני מניחה שאתם צריכים אמצעים כלשהם. אנחנו נעזור לכם. למה שמישהו שרואה עכשיו סרטון אנטישמי ירצה להגיש תלונה? אני לא רוצה להגיש תלונה. אני רואה עכשיו סרטון באינסטגרם, אני רוצה להתקשר למוקד, שיענה לי מישהו ויגיד לי: אנחנו רואים את זה ואנחנו הולכים לפעול. מירב, את כל כך צודקת. אני חייב להעיר, כשאנחנו אמורים להגיש תלונה זה כאילו בואו, אנחנו הרי יודעים איך זה עובד. אנשים לפעמים מחכים בתור. אני שולח אנשים להגיש תלונה. צריך למצוא פה קונסטלציה אחרת לגמרי. בסדר, אני שם. אנחנו נעזור בהצעת חוק שעכשיו נכתבת על הסרת תוכן פוגעני. זה דבר שהוא מחויב המציאות. אפשר לעשות משהו יותר מדויק. שיקלי רצה להתייחס, ואחר כך אני רוצה לעבור לנציגי גוגל. אני רק רוצה לחדד, משפט קצר לפני כן שהייתי צריך לומר קודם. המשטרה כמובן מחויבת בהיוודע דבר עבירה לקיים חקירה,

גם אם לא הגיעה תלונה לפתחה. זו אמת המידה שלפיה אנחנו עומדים, שיהיה ברור. בסדר גמור, הערה חשובה. אני רוצה לומר הערה אחת לעניין הטיקטוק והערה אחת - - - היא תיכף תעלה. אני לא יודע עד כמה היא יכולה להשיב. קודם כול, לשאלת מדדי ההצלחה, כל זמן שסרטוני טיקטוק ממשיכים לעלות של חבר'ה צעירים, בעיקר בדרום, שעושים מטווחים ויורים מרייזרים ונוסעים עם גלוקים ועם 16M בכבישי ישראל אז אתם נכשלים. חשוב להבין את זה, כמה שזה לא יהיה חשאי. כשהם יבינו שעולה להם ביוקר לפרסם את הפרסומים האלה אז נדע שאתם עושים עבודה טובה. חשוב לומר את זה. חשאי, חשאי, אבל כרגע התוצאות לא טובות. ודבר אחרון, אני רוצה לומר משהו על הפגנה שהייתה בשבוע שעבר. מעניין אותי מאוד להתחקות אינטרנטית מאיפה היא מגיעה. היה קול קורא להפגנה מול בית חולים קפלן ברחובות, לתמיכה בעציר חמאס, קוואסמה, זה שעלו אליו לרגל. בהזמנה הופיע שזה מטעם אתר ג'רמק, שזה השם הערבי של הר מירון. אז עשינו מחקר קטן כדי להבין מה זה הג'רמק הזה, מי מפרסם את הדבר הזה. גילינו קודם כול שזה אתר שהוקם במרץ 2021, שפועל בעיקר בחברה הערבית, 277,000 עוקבים בפייסבוק, זה הרבה מאוד אנשים, וגם ברשתות אחרות. והכי מעניין, הוא מופעל מאיסטנבול בטורקיה, מקדם תכנים שמזוהים כפי הנראה עם ראאד סלאח. אני חושב שיש פה דברים מעניינים מאוד שקורים במרחב הרשת. צריך לעקוב אחרי הפרסומים. ובכלל הרבה אתרים בחברה הערבית, אציג כמה שמות כדוגמה: מואתן 48, ג'רמק, אתר של בל"ד, אתר מוסאוא, אתר אל איתיחאד האתרים האלה מפרסמים תעמולת אויב שהיא מסוכנת מאוד. אני מקווה שבמשטרת ישראל יש מישהו שעוקב אחרי הפרסומים האלה: מאיפה, מה זה האתר הזה בטורקיה, מאיפה בא הכסף, מי עומד מאחורי הדברים האלה. בסופו של דבר הפעילות הזאת משפיעה פה על הדור הצעיר. אנשים עושים עבודה רצינית מאוד, יש להם גם עיצובים יפים מאוד לפרסומים. אנחנו צריכים להראות שאנחנו לא פראיירים.

נציגת גוגל, בבקשה, נועה אלפנט. תודה על הדיון הזה ותודה על ההזדמנות לדבר. הפעילות שלנו לאורך השנים אני חוזרת לנושא הקטינים היא רבה ומתמשכת. נשמח תמיד לעשות יותר תוכניות משותפות ביחד עם 105 או עם משרד החינוך או עם גורם אחר. הייתי אומרת בשביל לשמור על תמציתיות שאנחנו פועלים לאורך השנים בשלושה מישורים. מישור אחד דובר פה, על הסרת תכנים, וזה המישור כאשר תוכן פוגעני כבר שם ומבקשים מאתנו להסיר אותו. מישור שני הוא תוכניות רבות שנועדו לפעול יותר במישור החינוכי מול בני נוער, מול קבוצות אחרות, למשל תוכנית "שומרי מסך". אני זוכרת שביקרת אותנו ופגשת את שומרי המסך עוד בעבר, שהם בני נוער שמשמשים שגרירים למלחמה בבריונות ולגלישה בטוחה בקהילה, בבתי הספר שלהם ובבתי ספר יסודיים בסביבה. זו תוכנית שאנחנו מפעילים כבר עשר שנים. התחלנו אותה בישראל עם 50 בני נוער, היא התרחבה ל-15 מדינות בעולם לאורך השנים וקורית גם בישראל. אז המישור השני הוא תוכניות כאלה. המישור השלישי הוא מוצרים שלנו שנועדו לאפשר חוויה בטוחה יותר לקהל צעיר. דוגמה לכך היא יוטיוב קידס זאת פלטפורמה שמיועדת לקהל של ילדים צעירים. הבת שלי, שהיא בת 11, כבר פחות מוצאת את עצמה שם. הפלטפורמה הזו הותאמה לישראל לפני כשנה ושמחנו מאוד שאחד הסרטונים הראשונים שעלו לפלטפורמה הוא סרטון שמקדם את 105. זה נעשה בשיתוף פעולה עם נאוה והקולגות שלה. אנחנו בעד שיתוף פעולה נוסף של קמפיין שלנו. אנחנו מבחינתנו שמחים לראות עוד שיתופי פעולה כאלה. הרבה פעמים לממשלה יותר קשה לשתף פעולה עם חברה מסחרית,

ואלה דברים שצריך לפצח ולעשות בצורה מסודרת. אנחנו ממשיכים לאורך השנים. למשל אתר שנקרא

ולא סתם עברתנו אותו, זה משחק רשת נפלא לילדים צעירים בבית ספר יסודי, שמלמד אותם על התנהגות בטוחה ברשת דרך משחק. המשחק הזה מלווה במערכי שיעור למורים ובחומרים להורים כדי ללוות את המשחק בתוכן מלמד. עשינו את כל ההתאמה לישראל כבר לפני כשנתיים, עוד לפני הקורונה. איזה משחק זה? הוא נקרא "גדולים באינטרנט" או באנגלית: Be Internet awesome זה משחק מחשב נפלא, ואליו מצטרפים מערכי שיעור וחומרים להורים. עשינו את כל ההתאמה. למרבית הצער, משרד החינוך חשב שלא נכון לקדם את המשחק הזה כי הוא משחק של גוגל. אני מכבדת את זה, אבל זה דבר שקיים ופחות מוכר, פחות עושים בו שימוש בגלל העובדה שזו חברה מסחרית. תודה רבה נועה. אני רוצה לשמוע את אליזבט, הנציגה של טיקטוק, היא בזום, בבקשה. (נושאת דברים בשפה האנגלית, להלן תרגום חופשי): אני לא יודעת אם שמעת אותי קודם אבל אספר שכבר נפגשנו, והראית לי וידיאו וקצת אינפורמציה על איך טיקטוק עובדת בישראל. אם תוכלי לדבר על התחום של הטרדה מינית בסרטונים בטיקטוק, אבל לא רק הטרדה מינית אלא גם הסיטואציה שדיברנו עליה במאי בישראל, על העבודה שעשית עם הסרטון שכלל אלימות. את בוודאי יודעת על מה אני מדברת בגלל שדיברנו בעבר, אז בבקשה.